שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת

היום ה-18 לדצמבר 2018, י' בטבת, תשע"ט. תרשו לי לומר מלה אישית בפומבי.